שלום לכולם.

ה-5 ביולי 2021. אני רוצה לחדש את ישיבת הוועדה אנחנו ממשיכים לדון בחוק לייעול האכיפה האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות